וק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2) (זכאות למענק לאחים ולילדים מעל גיל 21), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת.

אבקש להודיעכם כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת הודיע חבר הכנסת עופר כסיף כי הוא חוזר בו מהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב 2022, שמספרה פ/3637/24.

הונחו על שולחן הכנסת מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת קטי קטרין שטרית, עופר כסיף, משה טור פז, יאסר חוג'יראת, יבגני סובה ומשה סולומון בנושא: נשירת תלמידים מפונים ממסגרות החינוך הזמניות, מסקנות הוועדה לביטחון לאומי בעקבות דיון מהיר

חברי הכנסת מתן כהנא, אוהד טל, יצחק פינדרוס, משה טור פז, צגה מלקו ויצחק קרויזר בנושא: אוזלת היד של משטרת ישראל בתפעול מחסום המנהרות, המחסום המרכזי בדרום ירושלים.

תודה. הנושא הראשון על סדר-היום: נאומים בני דקה. חברי הכנסת המבקשים לדבר מוזמנים להירשם על ידי הצבעה בעד, בבקשה.

אני חייב להתחיל את סדר-היום בהודעה שלי. היום הגיע מכתב לחלק מחברי הקואליציה. במכתב הזה יש איומים מפורשים לפגוע פיזית בחברי כנסת, שרים ובני משפחתם. גם אני ובני המשפחה שלי היינו שם, הילדים שלי, אשתי, האחים שלי עם מספרי תעודות זהות. ואני לא היחיד. הדבר הזה הוא חמור ברמות מטורפות. מדובר שם על פגיעה פיזית, מדובר שם על להשאיר את המכתב ליד הגופות שלנו ושל בני המשפחות שלנו. לצערי הרב, אנחנו עדים בזמן האחרון להקצנה מטורפת בשיח, ואני משתמש פה במילים חריפות, להתרת דם ממש. כאשר שני אלופים בצבא מדברים על לעלות על הכנסת בכוח ועל להוציא את ראש הממשלה מהבית שלו בכוח, כאשר רב-אלוף לשעבר בצבא ושר בכיר מדבר ואומר שהממשלה הזו מכשילה בכוונה עסקת חטופים ושולחת חיילים לקרב ממניעים פוליטיים, כאשר בעיתון ותיק מאוד פה במדינת ישראל, שאני לא אזכיר את שמו, מתייחסים אלינו כמו אל החמאס, אומרים שאין בעצם הבדל בינינו ובין החמאס, כאשר רק היום בבוקר מתפרסמת ידיעה שמשווה אותנו, ואני מצטט, לגולם הקם על יוצרו ומחפש דם, כאשר שתי ח"כיות מהבית הזה קוראות להעמיד אותנו לדין שדה באשמת בגידה, כאשר כל הדברים האלה קורים ואין פוצה פה ואין צפצוף מצד רשויות האכיפה, כאשר כל הדברים האלה קורים ואיש מראשי האופוזיציה, לא יאיר לפיד, לא גנץ, לא איזנקוט,

לא קם ומגנה את הדברים הללו, אז האם אנחנו באמת יכולים להתפלא שמגיע אלינו ואל המשפחות שלנו איום ברצח? אני קורא פה לכולם,

לכולנו, ואני ביניהם, לשים לזה ברקס, לעצור את הטירוף הזה ולגנות אלימות, לגנות הסתה לאלימות, שלא נצטער על זה. הצטערנו כבר פעם אחת, וזה הספיק. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, לא. חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה.

הזמן, להתייחס לדברים שאמרת. המשפחות שלנו זה קודש-הקודשים, ואסור לאף אחד ואחת לדבר, לאיים ולהעלות לשיח בכלל את קרובינו ואת הדברים שיקרים לנו מכול. אדוני היושב-ראש, אתמול פגשתי את דקל ליפשיץ, הנכד של עודד ליפשיץ, שעדיין חטוף בעזה יחד עם עוד 136 חטופים, ורציתי לומר לדקל שאני לא בטוח שסבא שלו רואה את מה שהוא עושה עבורו אבל אני בטוח שהוא מרגיש והוא גאה בו. אתמול בלילה חשבתי מה אני יכול להגיד בדקה הזאת ורציתי להקריא בית משיר של שלמה ארצי: "תתארו לכם את החיים, זזים אחורה וקדימה / מה שחסר שוב מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו. / ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה / תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות". אני אומר לחברי וחברות הכנסת: תתארו לכם אותנו, את כולנו, מגשימים רק חלום אחד, של 136 חטופים וחטופות.

חבר הכנסת יצחק קרויזר, בבקשה, אדוני. אלי סיני,

בני עצמון,

גן אור,

כפר דרום,

כרם עצמונה, מורג,

נוה דקלים,

נצר חזני,

רפיח ים,

תל קטיפא,

26 יישובים, 1,751 משפחות, 14,280 תושבים יהודים נעקרים מבתיהם בתוכנית עקירה אכזרית וכואבת. כבוד היושב-ראש, השרה, חבריי חברי הכנסת הנכבדים, אחיי המגורשים מגוש קטיף ומצפון השומרון, כך ב-15 באוגוסט 2005 החלה עקירה אכזרית של 14,280 יהודים מבתיהם. פונו בתי עלמין, קברים נעקרו ממקומם, פונו בתי כנסת, נהרסו ונעקרו חממות, נהרס מפעל חיים שלם. כ-65% מתושבי גוש קטיף איבדו את מקור פרנסתם. במשך שנים סחבו תושבי גוש קטיף את נזקי העקירה. רבים מהם נזקקו לסיוע פסיכולוגי ונפשי, בני נוער רבים נשרו ממסגרות החינוך, ואלה שנשארו, על פי מחקרים שונים, הישגיהם הלימודיים ואחוז הזכאים לתעודות בגרות בקרבם היו נמוכים ביחס לשאר בני גילם. תושבים רבים חלו. תושבים לא מעטים איבדו תקווה. אך למרות הכול עקורי גוש קטיף וצפון השומרון קיבלו את הכאב בממלכתיות, התיישבו בחלקי הארץ השונים, ניסו לאסוף את שברי חייהם, וילדיהם התגייסו ליחידות מובחרות בצבא. אף שהמדינה עקרה עצמה ממחויבות כלפיהם, מגורשי גוש קטיף וצפון השומרון נשארו נאמנים ואוהבים למדינה. לנוכח אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל שבאה בעקבותיהם, ראינו כיצד מחבל ארץ פורח ומשגשג הפך האזור לחבל ארץ שהצמיח טרור, הרס, רצח, אונס, ובעיקר, הרבה כאב. הגיעה העת לעשות תיקון היסטורי, לעקור את הטרור והרוע ולחזור וליישב את גוש קטיף ואת צפון השומרון בחזרה.

חברת הכנסת סון הר מלך, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוט שני שזור בין ההחלטה האמריקאית לנקוט סנקציות נגד המתיישבים ובין התרגיל הבזוי שהתקיים אתמול בשומרון, אשר דימה חטיפה של נער ערבי בידי מתיישבים. שניהם מתכתבים עם הקמפיין של ארגוני השמאל הרדיקלי על מה שהם מכנים "אלימות המתנחלים", השקר הגס. בעוד אין לנו שליטה על ההחלטות הפוליטיות האמריקאיות, אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים כדי להגיד לא לקמפיין ההזוי הזה. לצערי ראיתי שהבנקים הישראליים נכנעו לתכתיבים האמריקאיים, אותם תכתיבים שגרמו לאלוף יהודה פוקס להצטרף לקמפיין האנטי-ציוני של אלימות המתנחלים. אני חושבת שכולנו, יושבי הבית הזה, חייבים לעצור את ההשתוללות הזאת, את היפוך היוצרות שמציג את המתיישבים, אלו שמחרפים את נפשם על הגנת העם והארץ, כטרוריסטים, ואת הערבים, כקורבנות, על ידי כך שכל גורם שישתף פעולה עם המגמות המסוכנות הללו ישלם מחיר כבד.

ציבור המתיישבים לא יגיש את הלחי השנייה. תודה רבה.

איפה חבר הכנסת אזולאי?

ינון, אתה רוצה לדבר?

הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2) (זכאות למענק לאחים ולילדים מעל גיל 21), התשפ"ד 2024, לקריאה ראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת ינון אזולאי להציג את הצעת החוק. בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2) (זכאות למענק לאחים ולילדים מעל גיל 21), התשפ"ד 2024. לפני שאני אקרא בכלל את ההצעה,

זה לא על ידי. פגשתי את חיים ילין יחד עם היועצת המשפטית של הכנסת,

יש איזו לקונה בחוק. דיבר איתנו חיים ילין ואמר: אולי תיקח את זה עליך. אני רוצה להגיד לכם, זו זכות לקחת כזאת הצעת חוק. זה תיקון של הצעת חוק שכבר העבירו אותה, ועל זה מגיע יישר כוח לרב אייכלר, שהוביל את ההצעה ביחד עם אופיר כץ וחברי כנסת נוספים. אני חייב להגיד שכשאני עומד פה ומביא הצעת חוק כזאת לתיקון, זה כבוד לי, ואנחנו עוד נדבר על זה, וזה רק חלק, מעט מן המעט שאנחנו יכולים לעשות למען אותן משפחות. מטרת החוק היא לסגור לקונה הקיימת בחוק הקיים שנוצרה לנוכח אירועי 7 באוקטובר. כבר בסוף חודש אוקטובר פורסם על ידי הביטוח הלאומי כי קיים מספר קטן של משפחות שהמקרה שנוצר בשל חטיפת או היעדרות יקיריהן אינו מאפשר לסייע לבני משפחתם מבחינה כלכלית באופן שבו המדינה מסייעת לשאר בני משפחות החטופים. אם נדייק יותר, על פי דיווחי הביטוח הלאומי, מדובר בסך הכול במשהו כמו עשרה אחים של חטופים בני 21, וברגע שאתה עוזר לאחים האחרים אין שום סיבה שדווקא אלה לא יקבלו את המגיע להם בזכות ולא בחסד. לנוכח הייחודיות של מקרים אלו, אנחנו מקדמים את תיקון החקיקה שיעניק מענה גם למקרים הללו, ויאפשר לבגירים מעל גיל 21, אחים של החטופים או הנעדרים, העוסקים מאז האירוע בניסיון להחזיר את יקיריהם או לגלות מה עלה בגורלם, לקבל מענק שיסייע להם לצלוח את התקופה הקשה בחייהם. גם אם מדובר בהצעת חוק שכולנו מתפללים באמת שלא נגיע לכך ולא ישתמשו בה, כרגע המצב הקיים הוא שצריכים את זה, ולכן הצעת החוק הזאת. כשבאתי ופניתי לחברי הכנסת, רבים נענו בחיוב, כי אני חושב שאין מחלוקת שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לעזור ולסייע לאותן משפחות. החוק הקיים קובע זכאות למענק תלת-חודשי בסך 21,000 ש"ח לכל אחד מאחיו ואחיותיו של השבוי, החטוף או הנעדר ולכל אחד מילדיו. אולם כרגע מותנית הזכאות בכך שלא משולמים להם או בעדם תגמולים לפי חוק תגמולים לבני המשפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה. המשמעות היא שאחים בני 21, שעבורם מקבלים הוריהם תגמול של כ-1,000 שקלים בחודש עד הגיעם לגיל 22, לא היו זכאים עד כה למענק. מטרת החוק הייתה להרחיב את קבוצת הזכאים לתשלומים בשל שבוי, חטוף או נעדר לאחים ולילדים בוגרים שמשתתפים במאמצי השחרור של בן משפחתם השבוי או החטוף או במאמצים לאיתורו,

ואינם זכאים לתגמולים לפי חוק התגמולים לבני משפחה.

בעוד לילדו של שבוי, חטוף או נעדר או בעד ילד כאמור משולמים תגמולים עד גיל 21, הרי בעד אח של שבוי, חטוף או נעדר זכאים הוריו לתוספת לתגמוליהם עד הגיעו לגיל 22, ולכן לפי חוק מימון הוצאות אח כאמור היה זכאי למענק רק לאחר הגיעו לגיל 22. סכום התוספת שמקבל ההורה בעד אח קטן לאין שיעור מסכום המענק. נוסף על כך, ילד של חטוף שהוא יתום מהוריו או ילד ששני הוריו חטופים זכאי לתגמולים המשולמים לבן משפחה של נספה שהוא יתום משני הוריו עד גיל 25 לפחות, ובחלק מהמקרים התגמול החודשי קטן מסכום המענק המשולם לפי חוק מימון הוצאות בחישוב חודשי. לכן מוצע לקבוע כי אח וילד של שבוי, חטוף או נעדר יהיו זכאים למענק מגיל 21 ואילך, בקיזוז של סכום התגמול המשתלם להם או סכום התוספות לתגמול המשתלמות בעדם לפי חוק התגמולים לבני משפחה, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל 1970, או חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י 1950. מאחר שהתגמול או התוספת לתגמול משולמים חודשית, יש להכפיל בשלוש את הסכום המקוזז מהמענק התלת-חודשי.

מוצע לקבוע כי תשלומים לפי הסכמים אלו או לפי הסכמים שייערכו כאמור עד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד, 31 במרץ 2024, לא ייחשבו הכנסה לעניין כל דין, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם.

מוצע לקבוע כי הוראה זו תחול מיום כ' בטבת התשפ"ד, 1 בינואר 2024,

שבו פקעה ההארכה של הוראה דומה שנקבעה בחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה,

התשפ"ד 2023. אתמול ועדת העבודה והרווחה אישרה לקריאה ראשונה את התיקון לחוק, והיום ברוך השם זכינו ומצביעים עליה כבר.

גם תודה רבה לאופיר כץ, יושב-ראש הקואליציה, ולמירב בן ארי, שבאמת בהסכמה מביאים את זה היום,

למרות שהרבה זמן לא הגיעה קריאה ראשונה למליאה בימי שלישי.

הערה מהצד: אני חושב שהגיע הזמן להחזיר לפחות דברים שבהסכמה, חוקים בהסכמה, ולהביא אותם ביום שלישי. יום שלישי זה עוד יום עבודה. אם היו מסתובבים היום בוועדות, היו רואים שנמצאים הרבה חברי כנסת, אז יכולים להישאר גם אחרי הצוהריים ולעבוד במליאה, קריאה ראשונה על דברים שהם בהסכמה. אני רק אגיד בקצרה שהצעת החוק הזאת בעצם באה לעשות תיקון עוול: אותם אלה שמעל גיל 21 וההורים שלהם מקבלים, הוא לא מקבל עד גיל 22 מה שהילדים מקבלים, האחים לא מקבלים. פה בעצם התיקון אומר לתת להם מגיל 21 עד גיל 22,

להוסיף להם את הפער. לא משלמים פה כפל אלא את הפער בין מה שההורים מקבלים למה שהאחים אמורים לקבל. זו תוספת שהיא ברוכה, והיא כנראה נשמטה בזמן החוק עצמו. אני שוב חוזר ואומר: משפחות יקרות, ואני מדבר אליכן, משפחות החטופים, המטרה שלנו היא לא לשלם לכם פיצויים, לא לשלם לכם מענקים, כי זה אפילו לא חלק קטן, זה לא פרומיל מהצער שאתם עוברים, וזה לא אתם, אנחנו עוברים, אנחנו עוברים את הצער הזה ביחד. אבל תפקידנו כחברי כנסת לעשות הכול בראש ובראשונה, מה שאנחנו יכולים, על מנת שאותם חטופים יחזרו אלינו בריאים ושלמים, עד כמה שרק אפשר שיחזרו בריאים ושלמים מהשבי של אותם טרוריסטים, של אותן חיות, ששם הם נמצאים בשבי, אצלם. זה תפקידנו, זה תפקידה של הממשלה, ואנחנו נעשה את הכול על מנת שיחזרו בהקדם האפשרי בריאים ושלמים. יחד עם זאת, בזמן הזה שבו אתם עוברים את כל מסכת הצער והכאב, החלק שלנו הוא לעשות כמה שיותר כדי למנוע את הצער אצלכם, שתצטערו כמה שפחות, כי הצער יהיה ועוגמת הנפש תהיה, והיא תלווה אתכם כנראה עוד הרבה זמן, גם לאחר שהם יחזרו. אז אנחנו כחברי כנסת, תפקידנו לעשות הכול על מנת להקל עליכם. זה חלק קטן ממה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו נמשיך ונעשה למענכם, למען החטופים שיחזרו ולמענכן, המשפחות היקרות, ובעזרת השם אנחנו עוד נשמח שלא יצטרכו להשתמש בחוקים אלה, אלא נביא חוקים על מענקים כשהם חוזרים, לעזור להם לחזור כמה שיותר מהר לשגרה, ומי ייתן ונזכה יחד לפדיון שבויים. תודה רבה לכם. כמובן שאני שמח על אותם אלה שנמצאים ויתמכו בחוק הזה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. מילה אחת: תודה רבה ליושב-ראש הוועדה הרב אייכלר, שבאמת לקח על עצמו להריץ את זה כמה שיותר מהר, והוא יוזם איתי, ביחד עם חברי כנסת נוספים, ליעל סלנט, היועצת המשפטית ולענת כהן, מנהלת הוועדה. אבל לא נגיד לכולם עכשיו תודות.

כשנברך על המוגמר, כמה שיותר מהר, נגיד לכולם תודות. תודה רבה גם לכם, לכל הצוות שנמצא פה בימים כאלה. תודה רבה למזכירות. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אתה נראה מחייך. שנחייך בימים טובים, בעזרת השם, כי אנחנו חייבים לשמור באמת על שפיות בימים האלה.

נעבור לדיון האישי. חבר הכנסת איימן עודה אינו נמצא, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נמצאת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נמצא, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נמצאת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נמצא, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נמצא, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נמצא, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נמצאת, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נמצא. אתה לא רוצה לסכם, נכון? אז אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2) (זכאות למענק לאחים ולילדים מעל גיל 21), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת החוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2) (זכאות למענק לאחים ולילדים מעל גיל 21), התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. סליחה, הצבעתי מהעמדה של יריב בטעות. בסדר. יירשם בפרוטוקול שהשרה גולן הצביעה בטעות מהעמדה של השר יריב לוין.

בעד, חמישה,

אני קובע כי הצעת חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2)